בוקר טוב לכולם, היום ה-21.6.2022, כ"ב בסיון תשפ"ב. השעה 11:04 ואני פותח את ישיבת ועדת המשנה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. למרות המצב הפוליטי החדש אנחנו ממשיכים כאן לעבוד. הדיון הזה הוא דיון המשך לדיונים שנעשו פה לגבי מצב התכנון המפורט בכל היישובים הדרוזים והצ'רקסים. היישוב היחידי שלא נגענו בו זה חורפיש, אז מאשימים אותי כאילו אני לא רציתי לדון בחורפיש, כי אני מחורפיש, אבל הנה אנחנו מגיעים לדיון הזה. המטרה של הדיון היא לשים את כל התכנון המפורט על השולחן, ולכן ביקשתי גם שיגיעו המתכננים, יושבת-ראש הוועדה לתכנון ובנייה, הגברת מהא אבו סמרה שנמצאת איתנו כאן, וצוות המתכננים. אנחנו נפתח את הדיון בנושא של התוכניות המפורטות ברגע שראש המועצה יגיע. אני רוצה לפתוח את הדיון ולברך את תושבי עוספיה ודליה על החלטת שרת הפנים אילת שקד לאמץ את החלטת ועדת המשנה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים שהייתה ב-24.3.2022, שקיימנו דיון על התוכניות המפורטות בהשתתפות ראשי המועצות של דליה ועוספיה, בהיג' מנסור ורפיק חלבי, על דוח קלעג'י, מה שנקרא, הדוח של הוועדה הגיאוגרפית שעסקה בכרמל. בסיכום של ההמלצות שלנו בסעיף 4, "הוועדה מבקשת ממשרד הפנים לאמץ את דוח קלעג'י במלואו ולקיים שולחן עגול בשיתוף ראשי המועצות ולהגיע להסכמות כך שיהיה ניתן מההסכמות האלה להגיע לחתימה על הדוח כפי שהוא כדי שהיישובים האלה ימשיכו את הפיתוח שלהם", ואת התכנון כמובן לפני הפיתוח. אני כאן פותח סוגריים ואני אומר, תחום השיפוט, חייבים אותו כדי להמשיך את התכנון. התכנון הוא בתוך תחום השיפוט, במונחים מקצועיים, לכן אני באמת מברך את תושבי דליה ועוספיה שבאמת השרה אימצה את החלטת הוועדה שלנו לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. לזה קמה הוועדה ומפה אנחנו ממשיכים. מילה אחת לגבי שאר היישובים, ואני מניח שכולם גם צופים. יש דוחות של הוועדה הגיאוגרפית או המלצות, שהשרה חתמה וגרעה שטחים מתוך היישובים הדרוזים. על חורפיש זה יעלה עוד מעט. כסרא סמיע,

כל האזור הזה, השרה חתמה על גריעת שטח לטובת המועצות האזוריות. הדבר הזה פוגע קשה מאוד בתכנון המתארי ביישובים האלה. אני מבקש גם שיהיה דיון מעקב בנושא הזה בנוכחות השרה כשתגיע, ואני מבקש מהשרה גם לחזור בה מהחתימה על הגריעה של השטח כדי לתמוך בהמשך התכנון ביישובים הדרוזים והצ'רקסים. חלק מהגריעה היא מתוך תוכניות מתאר מופקדות, מאושרות, מפורסמות ברשומות. משהו כאן הזוי. לדעתי גם זה לא חוקי מה שקרה. אני מבטיח לכל היישובים שיש עדיין בעיות בוועדות הגיאוגרפיות שלהם, שאנחנו נמשיך לדון על הנושא הזה עד שבאמת נגיע לפתרון הסופי. שוב, ברכות לתושבי דליה ועוספיה, מגיע לכם. מה שנשאר עכשיו, שהרשויות ימשיכו את התכנון בצורה מואצת בתוך תחום השיפוט שלהם. זה חשוב מאוד. אני אומר את זה כי אני ב-2018 עברתי את זה. קיבלתי שטח והרחבתי את חורפיש ב-3,500 דונם לבנייה, לא רק לתחום שיפוט. חוץ מתחום השיפוט שזה עוד 1,000, כמעט 4,500 רק ליישוב חורפיש. מאוד חשוב. כראש רשות שהייתי, מאוד הקל עליי כדי לקדם את התכנון. כמו שאמרתי אז ברכות לחורפיש, היום אני אומר ברכות לדליה ועוספיה. מגיע לכם וחשוב שהתכנון יסתיים. אנחנו נחזור לדיון. אנחנו בדיון נשמע את הפיקוח הארצי שייתן לנו תמונת מצב איפה אנחנו עומדים. ייכנס ראש הרשות, יפתח. אחרי זה לפי הסדר, דוברים שרשום כאן כדי שנוכל להתקדם. ירון, תן לנו תמונה כללית. (הצגת מצגת) ברשותך אדוני יושב-הראש, תודה על שהזמנתם אותנו. אני רוצה להזכיר איזה סעיף מאוד חשוב בחוק התכנון והבנייה, סעיף 145 שאומר, לא יעשה אדם אחד מאלה, והכוונה לכל פעולה במקרקעין, אלא אם כן קיבל היתר לכך, ולא יתחיל לעשותו לפני קבלת ההיתר, ולא יעשהו אלא בהתאם לתנאי ההיתר. זה בעצם המשימה העיקרית שאנחנו ברשות לאכיפה במקרקעין לקחנו על עצמנו, זה לוודא שככל שיהיה תכנון מתקדם, אפשר יהיה לקדם את התכנון בקרקע שאין בה אילוצים, שלא מישהו מיהר ובנה בית ועכשיו אנחנו צריכים לתכנן את מערכת הדרכים על פי הבניינים הקיימים שם, לכן ברשות לאכיפה אחד הדברים שאנחנו עושים, זה במקומות שבהם אנחנו יודעים שתוכנית המתאר מאפשרת מגורים אבל עוד לא התחילו בתכנון מפורט, באזורים האלה אנחנו שמים דווקא את הדגש על מנת שלא יקימו מכשולים באותם אזורים לפני שהתכנון המפורט מתקדם כדי שהתכנון המפורט יוכל להתקדם על שטח פנוי וניתן יהיה לעשות תכנון גם נכון וגם צודק. כשאני אומר את כל הדברים האלה, ועכשיו אני מגיע לחורפיש, בחורפיש המצב הוא לא כזה, הוא נהדר. בחורפיש כמו שאתה אמרת, אדוני היושב-ראש, המצב הוא טוב. נוספו הרבה מאוד שטחים שמיועדים לתכנון מפורט, ולשמחתנו הרבה תושבי חורפיש שומרים על הדין, שומרים על הצדק, שומרים גם על האחווה שביניהם ולא מפרים את השטחים האלה. אנחנו מוצאים מעט מאוד עבירות. חורפיש הוא אחד מהיישובים שבהם יש הכי פחות עבירות מבין היישובים הדרוזים והצ'רקסים. באמת אנחנו רואים שהוועדה מקדמת יפה מאוד תוכניות.

יכולים לראות כאן טבלה של כל היישובים הדרוזים והצ'רקסים. מתחת לחמישה איתורים בשנה, שזה אומר זניח. אני כן רוצה לשאול אותך תוך כדי. כשאתה אומר המצב טוב, ממה שאתה יודע, התכנון המפורט בתוך תוכנית המתאר הכוללנית, תיכף נשמע איפה כל מתחם נמצא. המבנים שנמצאים שם עולים בקנה אחד עם התכנון העתידי. זה מה שאני מבין ממה שאתה אומר.

אנחנו משתדלים שלא יהיו מבנים בשטחים שמיועדים לתכנון. לא, אבל השאלה היא המצב כרגע. אין הרבה ואין חדשים, זה המצב כרגע. יש מעט מאוד חדשים, בודדים ממש, ובהם אנחנו מטפלים. אנחנו מנסים להכשיר את השטח שהמתכננים יוכלו להגיע לשטח ולא יהיו להם אילוצים, הם יוכלו לתכנן את השטח כפי שהם מוצאים לנכון לתכנן אותו. אנחנו רואים שבאמת יש לנו את העמודה הירוקה של אותן רשויות מקומיות שבהן יש מעט מאוד עבירות בנייה, וחורפיש בלי ספק נמצאת באחד מהם. אנחנו מברכים את ההגעה של

המועצה,

הגזבר והיועץ של ראש המועצה בחורפיש. אני אחזור שנייה ברשותכם על הפתיח כי אתם לא הגעתם. דיברתי באופן כללי שאנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו למרות המצב הפוליטי שהשתנה. בירכתי את תושבי דליה ועוספיה על החתימה של שרת הפנים על דוח קלעג'י, תחום השיפוט שלהם, זה מה שהיה אצלנו בזמנו. כרגע הפיקוח מציג לנו בדיוק מה תמונת המצב בחורפיש מבחינת התכנון המפורט. האמת שהוא התחיל להחמיא לחורפיש, אבל בואו, אנחנו ניתן לו להמשיך. אחרי שהוא יסיים, אנחנו נמצאים כמובן לנהלי הדיון לסדר הדוברים כאן. אני אבקש מראש המועצה לפתוח בכמה מילים לגבי המצב ואחרי זה נפתח את זה לדיון. כמובן יהיו פה הרבה מאוד שאלות, במיוחד שאלות מקצועיות. מפה אנחנו רוצים לצאת עם מיפוי מלא לחורפיש, ואני אומר לך, חורפיש זה היישוב האחרון שאנחנו דנים בו. אנחנו עשינו פה דיונים לכל המועצות, גם ב-23 בפברואר וגם ב-1 במרץ, וחורפיש נשאר אחרון, אז אתם מקבלים יום שלם רק לחורפיש ומפה אנחנו מתקדמים. בבקשה. אני אדריכל הרשות לאכיפה במקרקעין, ואני כרגע סיפרתי שברשות לאכיפה במקרקעין אנחנו כמעט שלא נתקלים בבנייה חדשה בשטחים שמיועדים לתכנון מפורט, ומאוד החמאתי לרשות על זה. אנחנו רואים עכשיו מפה של חורפיש על ייעודי הקרקע, ואני רוצה לדבר על כמה וכמה מתחמים. אני מתחיל במספר הראשון, באמצע, שאומר שבעצם יש לנו תוכנית מתאר חדשה לחורפיש, תוכנית מתאר שאוטוטו תאושר, בקרוב מאוד היא תאושר. איזה תוכנית מתאר? אתה מדבר על הכוללנית?

זה תוכנית שאושרה ופורסמה ברשומות. טעות שלי, סליחה. לקח הרבה מאוד זמן. זה עלה בבריאות לאנשים כדי שהתוכנית הזאת תאושר, תופקד ותפורסם. אתה מחזיר אותי אחורה? הבהלת אותי. אני מתנצל. במסגרת התוכנית הזאת שהתוכנית מייעדת מתחמים לתכנון מפורט, וכמובן לאחר התכנון המפורט,

אז יש די הרבה מתחמים. ברשותכם אני אעבור מהר מאוד על כל אחד ואחד מהמתחמים האלה. שימו לב, גם המהנדס של המועצה, שהוא כרגע יורד לרזולוציה של המתחמים המפורטים. הנה תוכנית המתאר החדשה. זאת התוכנית שהופקדה.

אנחנו יכולים לראות שכל השטחים הצהובים זה שטחים שלא היו מיועדים לבנייה קודם לכן ונוספו לעיר כשטחים שמיועדים

הם מחולקים למתחמים. לא רק הצהוב, גם החום למעלה, קריית החינוך, וגם אזור התעסוקה ומסחר בסגול. אתה צודק, התכוונתי לבנייה למגורים. המתחם הצפון-מזרחי עדיין לא ממש מקודם. התוכנית בהכנה. אנחנו בשלבי הכנה בלבד. אותו דבר לגבי המתחם הצפון-מערבי. זה מתחם 2א'. נכון. והמתחם ההוא זה שכונת חיילים משוחררים.

ומתחם 1? 1 זה תוכנית המתאר עצמה. לא, זה מתחם. המספור זה לא המספרים של תוכנית המתאר הכללית. זה מספרים סידוריים שלי. לפיקוח, אני ממליץ לכם, גם שיירשם בפרוטוקול, להתאים את המספרים שלכם למתחמים האמיתיים בשטח, כי יש שם מתחמים, זה מ-1 עד 8 ויש גם מתחמי A,

C ו-D שזה בבנייה מיוחד בשטח חקלאי. התוכנית הזאת, שכונת אל-מארג', היה דיון להפקדה אם אני לא טועה והוחלט להפקיד אותה. תיכף נשמע מהמתכננים. כשאתה אומר לנו מתחמים,

אני כפיקוח, אין לי בעיות כרגע. נכון, אבל הבעיה היא שהתוכניות האלה בהכנה. בזמן שהן בהכנה אנחנו ברשות לאכיפה דואגים שבשטחים האלה לא תופענה בנייה שעלולה להצר את צעדי המתכננים. אז אתם בתחום הפיקוח, אתה אומר לי כרגע, אין לי בעיות שיכולות לעכב את התכנון בחורפיש. צודק לחלוטין.

אמירה חשובה מאוד. נכון, וזה לא נכון לגבי הרבה מאוד יישובים אחרים. זהו פחות או יותר. אנחנו יכולים לעבור מתחם-מתחם. אנחנו רואים שחלק מהמתחמים כבר הופקדו, חלק לקראת הפקדה אבל הוגשו. אנחנו רואים שהרשות המקומית מקדמת את התכנון המפורט. התכנון המפורט מתקדם וכמובן שאנחנו נשמח מאוד להתרחק מהרשות ברגע שתהיינה תוכניות בכל המתחמים. אוקיי, תודה רבה. נעבור לראש המועצה, איפה התכנון עומד מבחינת המועצה? אחרי זה נעבור לדוברת הבאה, יושבת-ראש ועדת תכנון ובנייה. אחרי זה נצלול למתחמים, משרד השיכון, המתכננים. בבקשה, אדוני ראש המועצה. שלום לכולם, אני מברך על הדיון ומקווה בדיון הזה ובעקבות דיונים אחרים שהיו, להצליח לקדם את התוכניות שלנו. הבעיות בכל הכפרים שלנו כמעט זהות וניתן לסכם אותן בכך: הרחבת שטח שיפוט, לא יכול להיות שאדמות פרטיות של חורפיש יהיו בשטח שיפוט של מועצות אחרות. שינוי מדיניות, אנחנו מפגרים עשרות שנים אחרי יישובים רבים בפיתוח, בתשתיות, מגרשים ומוסדות ציבוריים שאין לנו. כל זה תקוע בגלל שאין תקציב מספיק לקדם את התכנון המפורט. בתים רבים לא מחוברים לחשמל. מחכים לתכנון מפורט של האדמות אשר בתיהם נמצאים עליהם. כל זה תקוע בגלל שאין תקציב מספיק לקדם את התכנון המפורט. 45 מיליון שקל לכל הכפרים הדרוזים זה אבסורד, זה לא יכול להיות. זה צחוק ולעג. כל התקציב הזה בקושי מספיק לכפר אחד. הפקיעו מאז קום המדינה 30% מאדמות חורפיש ועכשיו מפרישים עוד 30% ממה שנשאר. בסך הכול מהחישוב הזה יוצא שאנחנו מפרישים 51% מאדמות הכפר. מחלקת ההנדסה, צריך להעצים אותה בעוד מהנדסים בכדי להוביל פתרונות ותכנון, פיתוח ומציאת פתרונות. בנוסף לכל האמור יש לנו חסמים אחרים: מצב סוציו-אקונומי נמוך מאוד, שמורת טבע, רשות העתיקות, רשות הנחלים, רשות הניקוז, איכות הסביבה, התכנון גם על אדמות פרטיות. העליתי את החסמים ואת הבעיות שמהם אנחנו סובלים. אני מקווה במפגש הזה, הוועדות, המשרדים השונים יבדקו וידאגו לפתרונות ולא נתאכזב. תודה רבה לכם. תודה רבה ליושב-ראש המועצה, מר עבדאללה חירלאדין. גברת מהא אבו סמרה היא יושבת-ראש הוועדה לתכנון ובנייה שאחראית על היישוב, על חורפיש. היא כבר ותיקה שם. בשביל הגילוי הנאות, גם עבדנו ביחד והייתי חבר בוועדה בהיותי ראש הרשות. היא קידמה, מקדמת ותמשיך לקדם את התכנון. בבקשה. שלום לכולם, אני יושבת-ראש הוועדה לתכנון ובנייה מעלה נפתלי. חורפיש כידוע היא במרחב של מעלה נפתלי. הוועדה לתכנון ובנייה מעלה נפתלי שמה דגש חשוב לקידום התכנון. בראש ובראשונה חשוב לנו לקדם את התוכניות. אני לא רוצה לחזור על המילים שדיבר ירון. התוכנית הכוללנית של חורפיש אושרה ב-2021. פורסמה ב-2021. אושרה ב-21'. בתוכנית הכוללנית יש לנו עשרה מתחמים שבתוכם המתחמים האלה שאנחנו מתחילים לקדם אותם. יש לנו מתחם מוסטפא אבו רומי שאנחנו דנו והמלצנו בפני הוועדה המחוזית לקידום המתחם. מתחם אחד.

מתחם 2. אוטוטו המתחם יבוא לדיון בוועדה המקומית שלנו במעלה נפתלי. כולנו מודעים לבעיית התכנון וכולנו מודעים לחסמים שנמצאים בתכנון, אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לקדם ולהמשיך לתכנן ביישובים. חשוב לנו כוועדה גם לשמור על המתחמים, לכן אנחנו שמים דגש לשמור על המתחמים מפני בנייה בלתי חוקית. איך שאמר ירון, אין לנו אנשים שבונים במתחמים. בסופו של דבר חשוב לנו כמעלה נפתלי שאנחנו נגיע למתחמים שמתוכם אנחנו יכולים להנפיק היתרי בנייה, כי בסופו של דבר האזרח מעוניין שיהיה לו היתר בנייה וטופס 4. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מקדמים תוכניות, אבל בסוף אתה צריך את התוצר הסופי, זה היתרי בנייה, וזה מה שאנשים שואפים לקבל. אני רוצה להגיד כמה נתונים לגבי היתרי בנייה שהוצאנו מ-2019 עד היום. ב-2019 היה לנו 18 היתרים. ב-2020, זה תקופת הקורונה, היה לנו 15. ב-21' אנחנו עלינו ל-50. זה בגלל ההרחבה באלחרוז. בדיוק. בגלל שיש לנו תוכנית חיילים משוחררים שאנחנו מנפיקים הרבה היתרים ומכניסים הרבה תיקים ליישוב. תודה רבה. יש כמה שאלות. אל תיתני תשובה עכשיו, אבל בהמשך. האם יש לכם זמן "גג" שאתם אומרים, עד אז, תוך שנה אנחנו סיימנו את כל התכנון המפורט? כי זה הבעיה הכי קשה. עוד מעט נענה. בסדר. הדובר הבא, מהנדס המועצה. קודם כל מגיע לך מזל טוב. הבנתי שהייתה ועדת איתור וזכית במכרז. אני אישית מאוד שמח שאתה זכית במכרז, שבאמת תוכל לקדם את התכנון. יש לך הרבה מה לתרום. אתה בא מתוך מערכת שיודעת מה זה משימה, מה זה חתירה למטרה ואיך להגיע ולבנות דרכים כדי להגיע לתכנון. תיישם את כל מה שלמדת במועצה, זה יהיה לרווחת התושבים. בבקשה, איסמעיל. תודה רבה. אני מהנדס המועצה. אני יודע שאני נכנס למשימה מורכבת מאוד אבל אני חושב שהמטרה היא מובנת וצריך לחתור לקידום היישוב בהיבט התכנוני. יש לי פה מצגת, אם אפשר להעלות אותה, אני אשמח. תציג אותה כי היא התקבלה אצלנו, אז אי אפשר להעלות אותה פה.

מצגות שולחים לוועדה לפני, בודקים אותן ואחרי זה מעלים אותן. רציתי לפתוח דווקא בצילום אווירי של היישוב חורפיש. כל מי שרואה את התצ"א של חורפיש היום, כל איש מקצוע יודע שהיישוב הזה לא תוכנן סטטוטורית, תכנונית, הנדסית ולא בהיבט של בינוי עיר. אנחנו לא מצליחים לראות את התוואי של התשתיות, של הכבישים, כיכרות, תנועה, נושאים תחבורתיים. פשוט היישוב התפתח בצורה פרוביזורית, בצורת קרקעות פרטיות וכל מי שהיה לו קרקע פרטית והצליח להוציא היתר בנייה מתוקף תוכנית שחלה במקום, בנה ללא הסדר תכנוני כולל שיכול לראות באמת פיתוח עתידי של היישוב, למעט שכונה אחת שהיא שכונת החיילים המשוחררים שהקרקע הוקצתה על ידי המינהל, ושם אנחנו רואים צורה אחרת של תכנון ונשאף לשפר את זה גם בהמשך. היישוב חורפיש כמו שפתח ראש המועצה, סובל מחוסר קרקעות לפיתוח מגורים. גידול האוכלוסייה הולך ועולה. שנים רבות לא היו תוכניות מתאר שאפשרו באמת לבנות. המחסור בקרקעות גרם בחלקו בשנים האחרונות להתפתחות של תופעה שחלק מהאנשים בנו בצורה בלתי חוקית, אבל אני חושב שהמועצה לקחה את זה בשנים האחרונות בצורה מיטבית והסבירה לאנשים, עשתה את הפיקוח המתאים על מנת שהחסם הזה לא יהווה הפרעה תכנונית בעתיד. היום אני חושב שאנחנו בשליטה, כמו שפתח פה ואמר, הנושא של עצירת התופעה הזאת, אבל אנחנו צריכים להבטיח תוכניות מתאר ואפשרות לצעירים לבנות את ביתם ביישוב בצורה חוקית ובצורה מוסדרת. מיקום היישוב הוא בעייתי מכמה בחינות. אנחנו יושבים בצלע הרים, בקרבת שמורות טבע, בטופוגרפיה קשה שיכולה להוות חסמים או קשיים בפיתוח תוכניות. אני חושב שאם אנחנו שמים את המשאבים הנכונים ונותנים את הפתרונות ההנדסיים הנכונים, אנחנו כן נצליח לעשות את זה ואפשר יהיה לקדם את התכנון. כל פעם מציגים את זה כי זה חסם תכנוני ואנחנו עוצרים תוכניות. לדעתי יש פתרונות לכל דבר וצריך להביא את המוחות ואת אנשי המקצוע ואת התקציבים המתאימים על מנת להתניע את התהליכים האלה קדימה. החסם השני זה כל הנושא של הקרקעות הפרטיות. הקרקעות הפרטיות של היישוב חורפיש, יש סוג של התנגדות כי בעבר הופרש מקרקעות חורפיש 30% והיום הפיתוח העתידי הולך להפריש עוד 30% מאדמות היישוב. אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להפנים אותו, וצריכים להסביר כדי לשכנע בעצם את הציבור כדי להעביר את הנושא של האיחוד והחלוקה בצורה מיטבית ולהביא בסופו של דבר לאישור של התוכניות. אנחנו נעבור למתכננים. אנחנו נציג את המתחמים. תוכנית המתאר הכוללנית עושה סדר ביישוב. היא חולקה למתחמים אבל אנחנו רוצים לקדם את הדברים בוועדות על מנת להביא את זה לאישור, אחרת אנחנו נישאר במקום ולא נצליח להביא את זה לידי ביצוע. תודה רבה, המהנדס, אמרת דברים חשובים מאוד. כמובן ניכנס לזה ובמיוחד לתכנון המפורט, ובעניין התקציבים, גזבר המועצה. אתה ותיק, אתה חווית את כל התהליכים. תגיד לנו גם אחרי זה, קיבלתם או לא קיבלתם? אני גזבר המועצה משנת 2010. ליוויתי את תוכנית המתאר מחיתוליה עד שהיא אושרה ופורסמה. חשוב לי לציין שכל תוכנית שתאושר, היא צריכה להיות כלכלית בצורה מובנית. אני מדבר על התוכנית החדשה שהיא אושרה עם מעט שטחים ציבוריים ואנחנו מודעים לפער בין הכנסות מהתושב להוצאות התושב כשיש רק מגורים. סליחה שאני קוטע אותך. יש פה מישהו שיתייחס לשכונת חיילים המשוחררים החדשה? כן. משרד השיכון, תיתנו אחרי זה התייחסות לדברים שנאמרו כאן, של חוסר השטחים הציבוריים בשכונת החיילים המשוחררים החדשה. גם שטחים ציבוריים וגם שטחים מסחריים, דבר שהופך את התוכנית לגרעונית בצורה מובנית. אם יש עוד מה לעשות שם, אני אשמח. פערי תקצוב בתכנון המפורט, במצגת שהבאנו ולא הצלחנו להעלות ואנחנו נשלח אותה יותר מאוחר, מפורט שם שאנחנו בגרעון של 20 מיליון שקל להשלמת תכנון מפורט בכל המתחמים מ-1 עד 10 ו A, B, C, D, E. כולל A, B, C?

E. החישוב שלכם כולל רישום בטאבו? החישוב שלנו לפי 8,000 שקל לדונם. אז לא כולל.

תוסיפו לזה, אני אומר עוד 1,000 שקל. אתה צריך כמעט 2,000 שקל לתצ"ר לדונם. תלכו על חישוב של 9,000 שקל כולל תצ"ר. כמה אתה אומר? חסר 20 מיליון שקל בלי התצ"ר. אנחנו העלינו במצגת, גם שלחנו למשרד האוצר בזמנו כולל תצ"ר, יצא 23 מיליון שקל. הדבר השלישי והאחרון, לא אאריך מילים. קצב הנפקת היתרים בוועדה, כשאני מסתכל ואומר 15' ו-18' ו-19', גם בשנת 2019 כשלא היה קורונה וגם בתקופת הקורונה כשאנחנו עברנו הכול דיגיטלי והכול ממוחשב, הוא גירעוני. יש לזה השלכות כלכליות על המועצה. בחלק מהשנים, גם בתקופה שאתה היית, היינו צריכים להשלים תקציב לוועדה במקום לקחת ממנה, אז גם אני מבקש התייחסות לזה. והם עשו לנו טובה, פרסו לנו את זה בתשלומים. כן. תודה. תני אחרי זה תמונת מצב. דיברת איסמעיל על התכנון המפורט, על שיתוף ציבור ועל האיחוד והחלוקה. יושב פה דראושה שתיכף נעבור אליו, וזוכר את היום הראשון, אני חושב שהוא היה עוזר ראש המועצה, זוכר מהצד השני כי היית בין התושבים שהיו שם. ירדנו להסביר לתושבים מה זה איחוד וחלוקה. אני יורד למטה. אני חושב שעשיתי שני דברים אמיצים בחיים.

איך אני עכשיו מצליח להסביר לתושבים שיש איחוד וחלוקה והטרסה שלך הולכת לזוז? עשיתי תדריך לפני הדיון, דראושה ומוסטפא אבו רומי.

אתם חייבים לספק לנו תשובות מקצועיות איך אנחנו משכנעים את הציבור. היה כנס מצוין, ובמיוחד לך אני אומר, איסמעיל, כל אנשי הדת שהיו שם,

תבורכו על העשייה שלכם, תרוצו עם זה כמה שיותר מהר, צריך היתרים לבנים. שם המטרה, תמשיכו ותרוצו לנושא.

מתחם 2. נשמע את מתחם 3 והמתחמים האחרים. יתנו לנו תמונת מצב. אחרי זה משרדי הממשלה והגורמים של משרדי הממשלה יצטרכו להתייחס. הם שומעים אותנו כרגע, חלקם בזום. בסופו של דבר צריכים לתת לנו תשובות כדי לקדם את התכנון. אנחנו נעשה גם דיוני המשך ודיוני מעקב שהדברים האלה יתקדמו.

אני ד"ר בהנדסת מכונות, תואר שני בתכנון ערים,

לגבי האמירה של מופיד, אני צריך להגיד משהו לזכותו, שאיחוד

אנחנו חוקקנו את חוק החשמל כדי לחבר

בוא תן לי עכשיו תמונת מצב של התכנון. אני גם מבקש מכולם, גם אחרי זה מרוזה ומהמתכננים, תהיו תכליתיים. תנו לי תמונת מצב כי אני במקרה הזה הייתי שותף

אני מקווה שבחודש הבא יהיה דיון בהפקדת התוכנית. תסבירו לי לאט שאני אבין מהר. מה הסטטוס של

דקלה היא מתכננת המחוז, ובחוק גם מצוין תוך כמה זמן - - - אוקיי, אני איתך. אז כרגע כן עומדים בתנאים כי זה בהגשה. צריך שהמתכנן המחוזי יאשר את כל הבתים במתחם 1 לחיבור חשמל ואז זה מגיע למטה הדיור והם

אני מבקש לעשות את התהליך מהר. אל תוותרו לא לדקלה ולא למחוז. תתנחל שם. קח אוהל סיירים, שב שם. עד שלא חותמת לך, אתה לא חוזר. היא פשוט צריכה לדון בזה. יש לנו נציג של הוועדה המחוזית פה בדיון? ננסה לשמוע ממנו תשובות. אנחנו מבקשים לקיים את הדיון בוועדה המחוזית על מתחם 1. אנחנו פנינו לוועדה כבר כמה פעמים. התוכנית הוגשה לפני כמה חודשים. לא יכול להיות שהוועדה המחוזית עד היום לא מכנסת דיון לדון במתחם 1. אדוני המהנדס,

עכשיו שמעו אותך. הוועדה המחוזית תיתן תשובות למה שאמרו כאן. היועץ המשפטי לממשלה, רוסלאן. בוקר טוב לכולם, אני ממשרד המשפטים. אני רק רציתי לדייק כמה דברים לגבי תיקון 136 לחוק התכנון והבנייה שעבר לאחרונה. צוין כאן שהועברה פנייה לשרת הפנים והיא לא טופלה או משהו כזה. לפי החוק, וזה הוזכר מקודם, לפני שפונים לשרת הפנים צריך חוות דעת של מתכנן המחוז. עם זה פונים לשרת הפנים. זה כתוב בחוק. חוות הדעת הזאת צריכה להיות מוכנה תוך 45 ימים מיום שפונים. ממה שאתה יודע, כמה יישובים דרוזים עברו את התהליך וקיבלו את החתימה של שרת הפנים? ביישובים הדרוזים למיטב ידיעתי, מבדיקה שעשיתי לאחרונה לא הוצאו עדיין צווים. הוגשו כמה בקשות. אבל עדיין לא חתמה השרה על חיבורי חשמל. יש תוכניות שלא עונים על תנאי הסף שיש בחוק. אני מדבר על תוכניות שעונות על תנאי הסף. בינתיים לא נחתם. בית ג'אן הגישה. בית ג'אן הגישה. יש שם איזו בעיה. זה לא ממש תואם את הכוללנית ולכן זה לא עומד בתנאי הסף, אבל רציתי להגיד משהו כללי על איך ההליך הזה עובד. לפי תיקון 136 החיבור בעצם היום מתבצע בשני טקטים. קודם כל צריך ששרת הפנים תוציא את הצו ככל שהתוכנית באמת עומדת בתנאים. אמנם החוק הקדים את השלב שאפשר לחבר לחשמל, להוציא את הצו לשלב של ההגשה, אבל זה לא התנאי היחיד. צריך לזכור, אם אנחנו בשלב של הגשה והתוכנית לא תואמת כוללנית,

ברור. המבנה צריך להיות עולה בקנה אחד עם התכנון העתידי.

אלא אם כן מדובר בתוכנית שהמדינה מקדמת ואז התנאי של התאמה לכוללנית הוא לא נדרש. אם המדינה מקדמת את התוכנית, אז אפשר שהתוכנית לא תתאם לכוללנית. תנאי נוסף שבאמת חשוב להכיר אותו ולהזכיר אותו שוב, כי אני ראיתי כמה בקשות של מספר רשויות להוצאת צווים, אבל היה מדובר בתוכניות שעל מנת להוציא היתרים, היה צורך בעוד שלב של תוכנית איחוד וחלוקה שהיא משנה ייעודים. במקרים האלה, וזה כתוב בצורה מפורשת במתווה להפעלת סעיף 136, זה לא נכנס במסלול. אני חושב שהמתחמים בחורפיש בשלב מתקדם. זה אחרי איחוד וחלוקה? הן כוללות איחוד וחלוקה. מה שהוצג כאן, מתחם 1, זה אחרי איחוד וחלוקה, אחרי שיתוף ציבור. איך אמר דראושה? אחרי צעקות, עליות וירידות. כרגע התוכנית הזאת הוגשה, ממתינה לדיון. היא אחת התוכניות שעולות בקנה אחד עם התכנון העתידי ואין שום סיבה שהתוכנית הזאת לא תקבל חתימה של שרת הפנים על חיבורי חשמל. את המקרה הקונקרטי הזה אני לא מכיר.

אפשר לברר, אין שום בעיה. תאיץ את התהליך גם אתה מול הייעוץ המשפטי של משרד הפנים. אני יכול לבדוק גם מול מנהל התכנון. במקרים שיש תוכניות,

אני מכיר בוועדה המחוזית צפון, שמאשרות תוכנית מפורטת, התוכנית הזו קובעת שצריך עוד תוכנית לאיחוד וחלוקה על מנת להוציא היתרים. במקרה הזה אי אפשר להוציא צווים לפני האיחוד

עכשיו אנחנו עם תוכניות מושלמות כולל נספחים כדי להגיש לוועדה המקומית. יש לנו דיון מתוכנן. היא הוגשה לוועדה המקומית? עדיין לא. היינו אמורים לשלוח לפני חודש לוועדה המקומית כי הם רצו לשמור מקום, אבל משרד התכנון רצה לדון בזה קודם. גם דקלה הזמינה אותנו לישיבה בוועדה המחוזית. ב-5 ביולי. לא הבנתי. כבר יש לנו תאריך לדיון להגשה. לא, זה פרה רולינג. זה פגישה מקדימה להגשה. התכוונתי שיש לנו תאריך להגשה לוועדה המקומית. כן. בוועדה המחוזית יש דיון מקדים לגבי התוכנית. בפועל מתחם 2, 2א עדיין לא הוגש, כלומר גם אם אנשים שיש להם בתים קיימים ועולים בקנה אחד עם התכנון, הם לא בסטטוס שיכולים לקבל היתר חשמל. לא. הנושא ברור. מאחר ואני מכיר ואנחנו באמת עבדנו על המתחם הזה הרבה מאוד שנים, מצער אותי שהמתחם הזה עדיין לא הוגש. אנחנו עשינו הרבה עבודת רקע. יש לנו במתחם 159 בתים. אני לא בא בטענות. אני פה כדי להסיר חסמים, להתקדם ולראות איך אנחנו מתקדמים. תיכף נשמע את הוועדה המחוזית, איך אנחנו מאיצים את התהליך. היועץ של ראש המועצה, ח'יר, אבקש את התייחסותך. שלום לכולם, אני עוזר ראש המועצה. דבר ראשון אני רוצה לברך על הדיון הזה. אנחנו באנו מחורפיש בשביל לקדם את המתחמים שלנו. באנו עם אנשי מקצוע. לא באנו לדבר, באנו לעשות ואנחנו מקווים לקדם את כל המתחמים. תודה לכולם. תודה גם לך, חשוב מאוד. אנחנו מקווים להסיר את כל החסמים שיש לנו בתוכנית.

אנחנו לרשותכם. שלום דווירי, מה נשמע? הרבה זמן לא נפגשנו. תן לנו עדכון על המתחמים המפורטים, תמונת מצב איפה הם כרגע? אנחנו זכינו בשלושה מתחמים ביישוב חורפיש. המתחמים האלו הם 6, 7 ו-8. הם מקוטעים, הם לא רציפים. אני רוצה שנציג את זה בצורה מסודרת.

6, איפה? 6 זה אזור אל-חלאל. 7, איפה?

סבלאן לדעתי. 8,

היובל. פארק היובל זה מתחם 6. 7 זה מתחם נבי סבלאן. 6, אל-חלאל. 8, ליד מתקן שאיבת ביוב. זה מערבית למתחם 1. אל-חלאל זה באבור.

ויש את כביש היובל. אלה שלושת המתחמים שאנחנו מדברים עליהם. דווירי, תגיד לנו מה הסטטוס של המתחמים. אנחנו נמצאים בשלושת המתחמים לפני הפקדה בוועדה המחוזית. לאחר הפקדה, לא לפני. זה הפקדה בפועל. הוגשו, אושרו להפקדה בתנאים והופקדו? לא. אז איפה הם? התנאים, כולם מומשו והועברו לוועדה המחוזית. אנחנו מחכים להחלטה להפקדה. לא נכון. קיבלו החלטה. מחכים לפרסום להפקדה. הבנתי, תודה רבה. תיכף נשמע את הוועדה המחוזית, תגיד לנו איפה זה עומד, בסדר? יופי. זה שלושה מתחמים. כמה דונם שלושת המתחמים? מתחם 6 הוא בסביבות 100 דונם. 95. מתחם 7 הוא בסביבות 17 דונם. מתחם 8 גם כן בסביבות 15 דונם. תודה רבה, דווירי, תמשיך להיות איתנו. את רוצה להתייחס? בקצרה, כמה נקודות. מי מתייחס לשכונת חיילים משוחררים החדשה, אתם או משרד השיכון? עדיף אם יש נציג אחר

מייד תעלו בבקשה את משרד השיכון, אמין או כמאל שייתן לנו תמונת מצב איפה התכנון נמצא בשכונת חיילים משוחררים. אחרי שכונת חיילים משוחררים אנחנו עוברים למתחם של אזור התעסוקה והמסחר, ואחרי זה נעבור לשאר משרדי הממשלה. בבקשה, גבירתי. ברשותך אדוני היושב-ראש, אני רשמתי שלוש או ארבע נקודות שהן באות מהשטח עצמו, מהתכנון. קודם כל כפי שאתה יודע, הפירמידה הסטטוטורית, היא באה מכוח תוכנית מתאר ארצית מחוזית ואז מקומית. בעיה שאנחנו נתקלים בה בתכנון, אם ניקח לדוגמה את תמ"א 35 ואת תמ"מ 2/9 בהקשר מחוז צפון, זה כתם הפיתוח. כשמתכננים את תוכניות המתאר, זה תוכניות שנעשו בקנה מידה 1:100,000 לפחות ואז כתם הפיתוח לא יורד לרזולוציה של איפה בדיוק עובר הקו, ואז הקו הכחול של הכוללנית מותאם לכתם הפיתוח הזה. כשאנחנו מגיעים לתכנון המפורט, אנחנו נתקלים בהרבה מצבים שחלקות חצויות לשניים וחלק מהתושבים כן מקבלים את הייעוד להמשך תכנון מפורט וחלק נשארים בחוץ. הנקודה מובנת לי. תיכף אני גם אתייחס לזה. הייתי בסרט הזה. האם יש עדיין בתוכניות המפורטות חלקות חצויות של חורפיש? היום למשל במתחם 2 כשעשינו את שיתוף הציבור, נתקלנו בהרבה חלקות שהן חצויות לשניים מאותו תא משפחתי. בתוך המתחם.

מתחם

הוא הרי צמוד מצד אחד למתחם A או B, C ומצד שני לגרעין הכפר, התוכנית הישנה. המתחמים הם בתוך מה שנקרא קבלת ההחלטה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שיכולה לקבל החלטה שתחום המתחם יכול לזוז ימינה או שמאלה בהתאם. מה שקרה לנו עם שמורת הטבע, שהוא הפך להיות קו תחום השיפוט גם כן בגלל הגריעה של ה-1,164 דונם, ושם בפרוטוקול בתקנון אמרו שאין תזוזה. מעבר לזה, על פי התקנון תזוזה של 10% הם בסמכות של המתכננים ושם אפשר להזיז את מה שאת אומרת, ולעשות - - - נכון. לצערי ה-10% זה גם לא תמיד מספיק. סוגיה נוספת היא ציר הזמן שלוקח מהרגע שמתניעים תוכנית כוללנית עד למצב שהתושב יוכל להוציא היתר בנייה. הרי מתחילים בכוללנית, עוברים לתוכנית מפורטת ואז איחוד וחלוקה, ורק אז היתר בנייה. ברגע שמתחילים את הכוללנית, האזרחים הפשוטים לא יכולים להמתין והם מתחילים לבנות, ואז כשהם מגיעים בהקשר למה שאמרו מהפיקוח, מגיעים למצב שנאלצים לעשות את התכנון בהתאם למצב הקיים. חווינו על בשרנו לאורך כל הדרך.

הנקודה השלישית, לצערי חוסר בייצוג הולם של אנשים גם מהחברה הערבית והעדה הדרוזית, כי ככה יותר קל גם לנהל שיתוף ציבור וגם לקיים הליכי תכנון כאשר יש שפה משותפת והתושבים מרגישים שפחות אנשים זרים עומדים מולם. זה דברים שאנחנו נתקלים בהם בשטח כל הזמן. מאה אחוז, תודה רבה. אנחנו נחזור להתמקד בתכנון המפורט. כן, בבקשה. אני יועצת של לשכת התכנון במחוז צפון, ומטפלת במרחב של מעלה נפתלי שכולל גם את חורפיש.

התייחסות קצרה.

בסדר. לגבי מתחם 1, התוכנית של מתחם 1 עברה תנאי סף בסוף מאי, לפני כחודש. זו תוכנית גדולה, מורכבת ואנחנו מבינים את החשיבות שלה וגם הייתה בתהליך ארוך עם הליווי של הצוות של מנהל התכנון, נמצאת בשלב של הבדיקה התכנונית ואמורה להיות

כן. איפה הסטטוס שלו? הוא עומד לפני הגשה. הוא עבר את כל התהליך של הפרה רולינג ועכשיו נתנו לו אור ירוק בעצם להיות כבר מוגש. עכשיו שאלה מקצועית אליך. השטח שנגרע מתחום השיפוט, השטח שבין מתחם 3 למתחם 4 זה אזור תעסוקה ומסחר. השטח שנגרע והנתק עם הכביש הראשי שהפריע לתכנון, הוא לא עיכב את התכנון של מתחם 3, או שאת לא יודעת להגיד לי תשובה? התכנון של מתחם 3 בעצם מציע איזשהו חיבור שלא מופיע בתוכנית המתאר, כדי באמת לא לתלות את כל התכנון ואת המימוש של המתחם הזה בחיבור רק פנימה לכיוון היישוב ומתחם שעוד לא נמצא בתכנון מפורט. אני אומר לכם פה דבר אחד חשוב מאוד שתקשיבו, כל הגורמים שעוסקים בתכנון. אסור בתכלית האיסור שמתחם 3, שכונת חיילים משוחררים לא תהיה מחוברת בכביש ראשי לכביש 89 או לחילופין לכביש שעולה לאלקוש. כל עשייה אחרת היא לא נכונה, היא לא אסטרטגית ואני לא רוצה לדבר כרגע על אסטרטגיה ועל ההימצאות שלנו ביישובי קו העימות. זה תקלה ובכי לדורות. אני מבקש כאן ממהנדס המועצה ומראש המועצה, תתעקשו. למרות שחלק בשטח של מעלה יוסף, בישיבה מתואמת עם מעלה יוסף אל תוותרו על זה. זה אסטרטגית פשוט משנה את כל ההתנהלות. לא יכול להיות שכל היישוב בסוף יתנקז לתוך גרעין הכפר וממנו ייצאו ל-89. מי שחושב ככה, אני חושב שהוא רחוק מלהיות מתכנן. הכביש הזה כבר הוטמע בתוכנית ואנחנו בתאומים אחרונים מול נתיבי ישראל ומול כל הגורמים כדי ליישם אותו בתוכנית הכוללת.

אם צריך עוד ישיבה עם נתיבי ישראל, אנחנו נעשה ישיבה עם נתיבי ישראל. צריך ישיבה עם שמעון גואטה? תהיה ישיבה עם שמעון כי זה בדיוק בתפר, אבל אסור לוותר על זה. דיברנו על זה אצלכם ביום חמישי שעבר. אני אשלים רק את ההתייחסות. מתחם 4, חלק ממנו בעצם כבר נמצא גם כן בתהליך של פרה רולינג של משרד הכלכלה שמתכנן את החלק שצפונית לכביש. עוד חלק בתוך מתחם 4 שכבר התקדם זה מגרש הכדורגל בקצה המערבי. כשאת אומרת מתחם 4, זה כולל את מגרש הכדורגל?

לא, לא, מתחם הכדורגל זה בנפרד, של הנופש והספורט.

באמת נשמח לשמוע התקדמות בנושא של התוכנית, איפה זה עומד, התוכנית המפורטת שלנו. היה בדיון להפקדה, קיבל תנאים להפקדה. כמעט כל התנאים מולאו. אבל הוא חלק ממתחם 4, אם אני מבין. ניתנה לו אפשרות להיות - - - בנפרד - - - בסדר גמור. אתם רוצים לקדם את מגרש הכדורגל, צריך היתר בנייה, עם כל הכבוד. בעיקרון התנאים מולאו. צריך לאשר שם חיבור בעצם לכביש. זה נשלח לשיבוץ - - - את מדברת על חיבור לכביש של המגרש כדורגל?

אבל יש כבר חיבור. זה אושר בנתיבי ישראל. אני יודעת, קיים בפועל וכבר מוסדר, אבל אנחנו צריכים מבחינה סטטוטורית להשלים את התהליך. את יכולה לתת ברכה לתושבי חורפיש שמאזינים ושומעים מה קורה כרגע, מתי יהיה היתר למגרש כדורגל שהמועצה תוכל כבר להוציא מכרז להתחיל לעבוד? תגידו איפה הבעיה. אנחנו פה כדי לפתור בעיות. הצוות של היישוב והמהנדס ואנחנו, עבדנו באמת באינטנסיביות כדי להשלים את - - - זה בסדר, מגיע לכם צל"ש. איפה הבעיה? לפי דעתי כבר אפשר בהחלט להתקדם, לעבוד במקביל כמה שאפשר. אל תיכנסו לתהליכים. תני לי עכשיו תמונת מצב, איפה זה נמצא ומה אנחנו כוועדה צריכים לעשות על מנת להאיץ את התהליך?

עומד לפני הפקדה. מתי תהיה הפקדה? צריך להתקיים דיון בוועדת המשנה של המועצה הארצית. אני לא מכיר דבר כזה. עם כל הכבוד, תסלחי לי הנציגה של הוועדה המחוזית, את לא מספקת תשובות לגבי המגרש. אני אומרת שכל מה שבידי הוועדה המחוזית, בוצע. את אומרת לי שהתשובות נמצאות במנהל התכנון הארצי?

מינהל התכנון הארצי, תעלו אותו על הקו, אני מבקש תשובות. הדס, יש לי שאלה. אנחנו היינו אצלך לפני פחות מחודש. התוכנית הייתה אצלכם בוועדה ועד עכשיו היא נמצאת

את מדברת שתעבירו את זה לוועדת תכנון? זה כבר הועבר - - - עוד לא הבנתי בדיוק איפה היא נמצאת. הדס, תודה רבה על ההבהרה. אני רק רוצה לעדכן שגם מתחמים 6, 7 ו-8 גם כן בבדיקה של המילוי של התנאים ועומדים להשלמת תנאים תודה רבה. אתם חייבים לי תשובות. בינתיים עד שאנחנו ממשיכים את הדיון, תשובות של מנהל התכנון הארצי. חשוב לי לשמוע את כמאל. צוהריים טובים לכולם, אני מאוד מברך על הישיבה הזאת ועל הקיום של הוועדה. בהצלחה לכל מי שנוגע בנושא של התכנון. לגבי חורפיש, המתחם המערבי של שכונת חיילים אוטוטו כבר יהיה מוגש לוועדה המחוזית. נקווה שזה לא ייקח הרבה זמן ויאושר במסלול ירוק. אין סיבה שזה לא יקודם. הנושא של החיבור לכביש 89 מתוכנן. אנחנו בתהליך של תיאום. מה שאמרת קודם זה נכון במאה אחוז. צריך לוודא שזה יתוכנן ויבוצע. כלומר הגשת התוכנית תהיה כוללת תוואי לחיבור ל-89 עד לכיכר. עד כמה שאני זוכר, זה בכיכר החדש. בדיוק. לגבי מתחם 2, נגעו בזה, אני לא רוצה להאריך. אנחנו מתקצבים את היישוב עכשיו. להשכלה הכללית, משרד השיכון מתקצב את המתחם של רוזה. מתחם 2, אנחנו היינו לפני יומיים בישיבה עם רוזה. אני מאוד מקווה שזה יקודם כמה שיותר מהר. אין סיבה שזה לא יקודם. זה נמשך הרבה זמן. את המסר שלנו למתכננים ולמועצה העברנו. אנחנו נוודא וגם נעמוד על המשמר שזה יקודם בהקדם האפשרי. לגבי מתחם 5, זה מתחם שמחבר את השכונה המערבית, שכונת החיילים למרקם הוותיק. אנחנו תקצבנו את היישוב עכשיו בהחלטה 716, קרוב למיליון וחצי שקל לטובת כל המתחם. לקחנו בחשבון את כל מה שצריך מבחינת התצ"ר. עכשיו כבר בתהליך של הכנה בחשבות. נחתמה על ידי מנהל המחוז. היא כבר בחשבות של המוסד והיא תוגש בהקדם למועצה ברגע שתהיה חתומה. כלומר עדיין לא יצא תב"ר לתכנון של המתחם הזה. אותו מתחם 5, תקצבנו את כולו. מי מתכנן? זה תהליך של בחירת צוות תכנון. אתם אומרים למועצה, יש לכם מיליון וחצי שקל. המועצה בעצם צריכה ללכת לקבל החלטה מי המתכנן, ועם המתכנן הזה להתקדם בדומה לתהליך שעשינו עם רוזה? אותו תהליך. סליחה כמאל, איך קבעתם שזה 5? אנחנו אמורים לקבל תקציב לתכנון מפורט, והמועצה צריכה להחליט לפי סדר עדיפויות שלה איזה מתחם לעשות עכשיו.

בישיבות שהיו במועצה אנחנו ישבנו וקבענו שצריך לחבר את המרקם הוותיק למרקם החדש ואז לעשות שם רצף תכנוני, כי אם אתה רוצה לחבר את שכונת החיילים החדשה בצורה נורמלית למרקם הוותיק, אתה חייב לתכנן את הכביש המחבר בין שני המתחמים. אם לא תתכנן את מתחם 5 עכשיו, לא יהיה לך דרך חיבור לשכונה המערבית ליישוב. מאיפה תביא תשתיות?

אנחנו צריכים גם לדאוג למתחמים הבאים. מתחם 5 הוא גם בסדר העדיפות. יש בתים במתחמים A, B, C ו-D. המתחמים האלה צריכים תקציב לתכנון, חברים.

אנחנו רוצים לפרוץ את הכבישים שם באזור מתחם 5. אנחנו רוצים לקדם תכנון ולהסדיר את הדרך בהתאם לתכנון מוסדר. אי אפשר לתכנן שכונה שהיא רחוקה בלי חיבור למרקם הוותיק. שמעתי את ההערות הקודמות של גזבר המועצה לגבי המתחם המערבי. אני לא יודע על סמך מה הדברים האלה נאמרו. עוד אין אומדן לשכונה. משרד השיכון יודע לעשות אומדן נכון, לתקצב ולבצע בלי גירעונות. כמאל, קודם כל תודה על ההבהרה של איפה שהדברים עומדים, אבל מה שקרה על פי החלטת הממשלה ועל פי התוכנית הכלכלית ליישובים הדרוזים והצ'רקסים, כל הכסף של התכנון עבר למשרד השיכון. אני כל הזמן טענתי, אני אמשיך לטעון גם בעתיד ואני אמשיך להילחם בזה שהתקציב של ה-46 מיליון שקל לתכנן את היישובים הדרוזים זה לא מספיק. רק חורפיש לבד צריכה עוד 30 מיליון שקל. שמעתי את הפתיחה של הגזבר שהם צריכים לשים 3 מיליון שקל - - - כמאל, זה לא בחצר שלך. מי שצריך להעביר את הכסף זה הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים שצריכה לקבל את זה. תקציבים שמגיעים לתכנון צריכים לתת מענה בסופו של דבר. מה שדחוף כרגע, שיש בתים, וכל המתחמים של בנייה מיוחדת בשטח מיוחד, מה שנקרא A,

הבתים שם צמודים למתחמים 2 ו-1, לכן מן ההיגיון שאם יגיע עוד תקציב,

זה מיליון וחצי, זה לעג לרש, אבל אם יגיעו עוד תקציבים, שבו עם המועצה ושהמועצה תקבל החלטה איזה מתחמים לקדם, גם אם זה A,

C למרות שכולם מפחדים לגעת כאילו זה פתוח אדמה לוהט. אני אומר לכם ואומר פה לגורמי המועצה: בלי לחשוש, כנסו, תתכננו שם ואפשר

אפילו התכנון שם עולה זול יותר. עוד משהו, כמאל?

החסם הכי רציני בכל הנושא הזה של התכנון זה כסף. זה לא משכנע את התושבים ולא את האחרים. ברור לי. קיבלנו 46 מיליון שקל בהחלטת הממשלה. זה מה שקיבלנו לשנתיים. כבר חילקנו את הכסף הזה. אנחנו לפי סדר עדיפויות. יושבת פה הנציגה של הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. שמעת אותי כבר בפעם המאה, שהכסף הזה שהוקצה, לא מספיק. אני מבקש מהרשות, תוציאו מסמך בהתאם לדרישות של ראשי הרשויות, כמה תקציב צריך כדי להשלים את התכנון. יש עוד 600 מיליון שקל שעדיין אין החלטה איפה לחלק אותם. אני הרי מכיר את זה וחאמד מכיר את זה. השר חאמד אמר, אנחנו נתקצב, אז שתתקצבו. עדיף שעה אחת קודם, כי אף אחד לא יודע מה יקרה מוחרתיים. תודה רבה, כמאל. (הישיבה נפסקה בשעה 12:33 ונתחדשה בשעה 12:37.)

מנהל התכנון הארצי, בבקשה. שלום רב, אני מאגף תכנון מרחבי במנהל התכנון.

האגף שלנו מקדם את התוכניות המפורטות מתוקף החלטות ממשלה 2332 ו-959. אדריכל דראושה ואדריכל דווירי הציגו את התוכניות. אלה תוכניות

חשוב להדגיש שאנחנו מקדמים אותן לא רק בשלב התכנוני אלא האדריכלים מכינים את תת"ג במהלך התכנון כדי שנוכל לרשום תצ"ר, וככל שהתקציב מאפשר לנו, אנחנו מממנים ודוחפים גם להגיע לרישום, מכמה סיבות, גם לאפשר לתושבים להוציא היתר על החלקה הסופית שלהם, גם לרשום את השטחים על השטחים הציבוריים. אז אתה אומר לי, מתחמים 1,

7 ו-8, אתם מפקידים אותם עד לתצ"ר. בכל מקרה התצ"ר מאושר מראש. יש קושי לצפות בשלב כזה כמה יעלה הרישום, אבל אנחנו דוחפים גם לרשום בטאבו ואז השטחים - - - אתם אחרי טבלאות איזון,

כן, כמובן. אנחנו דואגים לקדם ככל שהתקציב מאפשר. תשובה לגבי המגרש כדורגל, איך הגיע אליכם? זו לא תוכנית שאנחנו מקדמים. אני לא מכיר אותה. אני ניסיתי תוך כדי הדיון לברר עם המזכירות. יו"ר המזכירות בחו"ל. אני מקווה שעד סוף הדיון יחזיר לי תשובה לגבי מועד, כי התוכנית כן הועברה אליהם כפי שהדס ציינה, הועברה אליהם לדיון. הדס אומרת שזה עבר לארצי. בארצי צריך פשוט לשבץ. אני מנסה לבדוק. אני לא מכיר את התוכנית, אין לי שום נגיעה אליה. אני אנסה לבדוק ולתת לכם מועד. מניסיונך, כמה זמן מנהל התכנון הארצי יכול לדון? הולק"ו מתכנס אחת לחודש ככל הזכור לי. בנושא גבולות שיפוט של הוועדה, דיברנו על זה לפני תחילת הדיון. כן, הכפפת תחום שיפוט בהתאם לתוכנית המתאר. אני בדקתי את זה מול הנציגה של הוועדות הגיאוגרפיות של מנהל התכנון. אני יכול להראות לך את הגבול העדכני ואז נוכל להבין באמת מה הבעיה בגבולות. הוציאו מתוך קו תחום הבנייה. הוציאו אותו למעלה יוסף. בסופו של דבר לא יכולים לגרוע. גם בוועדה גיאוגרפית לא יכולים להוציא מקו כחול,

מה שהוא מראה זה לא גריעה. הוא מראה שלא

הקו הכחול הופקד, אושר, פורסם ברשומות.

לקחו מתוך הקו הכחול שטח ואמרו, אנחנו נעביר את זה למעלה יוסף.

אין מה לעשות, אלה עובדות. עם כל הכבוד לוועדה הגיאוגרפית, גורעת שטח מאדמות חורפיש בלי להתייעץ עם אף אחד ואף אחד לא יודע?

הבנו. אני מבקש תשובות יותר

אני אישית כיושבת-ראש ועדה שמה עדיפות ראשונה. מאז שנכנסתי לתפקיד כיושבת-ראש ועדה לתכנון מעלה נפתלי, לקדם את התכנון בששת

תמיד השפה המשותפת שלנו זה בוועדה, זה לקדם את התכנון ביישובים. מאוד חשוב לנו להגיע לתוצר הסופי שזה היתרי בנייה.

שחשוב לנו שיהיה כמה שיותר היתרי בנייה לכל

אנחנו נשב על זה ונמשיך עד שנוודה שהנושא מקודם, כי בפועל יושבם פה נציגי הממשלה, נותנים לכם תשובות,

אנחנו באמת ערים למצוקה לא רק כוועדה.

לא לוותר, כל הזמן לעבוד ולהתקדם. נושא חיבור של השכונה עם כביש 89 חייב להיות חיבור לכביש 89. לא לוותר. שמענו מכמאל שיש תכנון לזה. משרד השיכון אומר שכן יש

החיבור הזה לא אושר בתוכנית המתאר לפי מה שרשמו לי, ובגלל זה יש צורך לאשר את החיבור הנוסף. התוכנית המפורטת או המתאר הכוללנית? הכוללנית אושרה.

שלא יגידו שזה שטח של מישהו אחר. יש פה חיבור נוסף שלא הופיע בכוללנית וצריך פשוט לאשר את החיבור הזה ואת קווי הבניין. מי צריך?

יש פה מצוקות שלא עלו כאן. יש נושא אחד שבאמת לא עלה וחבל.

זה גם מתחם מפורט שצריך לאשר אותו as is וזה בתחום של הוועדה לתכנון ובנייה

הנושא האחרון שאני רוצה להעלות בסיכום זה חיבורי חשמל.

מהמתכננת המחוזית מהר מאוד לקבל המלצה לגבי החיבורים של מתחם 1. דראושה, תעזור להם בנושא הזה. השרה לא חותמת על בית-בית, השרה חותמת על המקבץ כולו,

זה מגיע אליה והיא אומרת, מתחם 1, הבתים שנמצאים שם, יש אישור, ואז התושבים יכולים בסופו של דבר להגיע לחברת חשמל ולהתחבר. זה הברכה שאנחנו יכולים להביא. אני אומר לכם, החוק, הציגו אותו לפני שנכנסתי לכנסת. אני נכנסתי לכנסת בדיליי של שלושה שבועות נדמה לי. - - - הגיש אותו. אני הצבעתי בעשר אצבעות על החוק כדי לקדם אותו. הייתי בדיונים בוועדה. הרי החוקים, עושים עליהם דיונים כמו שאנחנו עושים כרגע. הצבענו על החוק הזה בדיונים בוועדה כדי להיטיב עם האזרחים ועם התושבים. אנחנו שבעה חודשים אחרי החקיקה. אם לא הצלחנו להתקדם, משהו לא בסדר. אני מבקש מכולם, גם מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, גם המועצה המקומית וגם ממשרד הפנים להירתם למתחמים שהגישו אותם ואושרו להפקדה בתנאים, את נושא חיבורי החשמל. אני גם אבדוק את זה אישית בפגישה אישית עם השרה. אני רוצה להודות לכל החברים שהגיעו לכאן. אני חושב שהדיון הזה היה מאוד חשוב, מאוד נחוץ, ומפה אנחנו נתקדם הלאה. תודה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.